סליחה על העיכוב שהיה לנו.

נמצאים בישיבתה הראשונה של ועדת המשנה לקשרי ישראל. התחלתי בלהודות לחבר הכנסת דוד ביטן,

ועדת המשנה הזו ומינה אותי לעמוד בראשותה.